שלום לכולם,

התאריך שלנו הוא ה-31.8.2021, כ"ג באלול תשפ"א. אנחנו בדיון שהיינו אמורים להתחיל אותו כמה דקות

אני חושב שהתמונה הזאת צריכה להיות חרוטה בראש שלנו כתמונה של המצב של הפסיכיאטריה הישראלית בסוף אוגוסט-תחילת ספטמבר 2021. תסתכלו מה אנחנו רואים כאן. מה שאנחנו רואים כאן בעצם זה את הבעיה בכללותה.

אבל כל עוד המצב הזה לא

בבית החולים שבו אני עובד, אני עובד שם מחר 29 שנים, לא נוספה מיטה אחת אלינו. תחשבו,

עדיין לא מצאו מיטות כדי להוסיף. בוודאי לא מצאו תוספת של תקנים או תוספת של פרא-רפואיים, תוספת של מנמ"שים

ל-20% מהאנשים יזקקו לטיפול פסיכיאטרי. הערכנו את העלות רק של הטיפול, לא של אובדן ימי עבודה. של התוספת, של

אני יכולה לדבר בשם בני משפחה כי יש לי קרוב משפחה

החולים.

כי אני כבר מכירה את המקום. התביישתי. ראיתי כאב, ראיתי ייאוש אמיתי גם של המתמודד עצמו, אבל הוא עוד איכשהו נמצא במצב אקוטי אז נניח שהוא לא מספיק מבין, אבל של בני המשפחה שפשוט קורסים תחת

לא, הוא לא אמר 4%. אמרת טיפולים מקצועיים.

4% יסבלו מאירוע פסיכוטי. יכול להיות לא אשפוז אבל זו האוכלוסייה. אנחנו מדברים כרגע על המערך לבריאות הנפש גם בקהילה,

אני רוצה להודות למי שיושב פה. אני ממש מתרגשת שיש דבר כזה שנקרא ועדת בריאות. אני מאוד מתרגשת שוועדת הבריאות בדיון

נמצא פה, לכולם, ובסוף אנחנו צריכים

הם לא באו וביקשו מאיתנו סעד.

בין אם הוא יכול לפגוע בעצמו, בין אם הוא יכול לפגוע במישהו אחר או בין אם בית המשפט

זה אנחנו החלטנו ועכשיו הוא מגיע ומה הוא פוגש? אנחנו יודעים כי ראינו את זה גם במחקרים ולורה תרחיב, שהצפיפות במישרין נוגעת באלימות.

והוא פרץ ופתאום לקחו אותו והוא מגיע למקום נורא מפחיד עם עוד אנשים שהם נורא מבוהלים, אז הוא מגיע בלילה ובלילה הוא לא נרדם. אם היו צוות, יכלו לשבת לדבר איתו,

אבל הרבה יותר קל לתת כדור שינה. הרבה יותר קל להגיד, טוב, כולם ילכו למיטות עכשיו,

האם כשאני מאשפז אני לא עושה נזק? אני נותן את התרופה הנכונה ואני מתחיל את הטיפול, אבל 70%

מטופלים שמאושפזים רוב חייהם. לקח שלוש שנים לפרק את המחלקה הזאת והפכנו

אבל עדיין השיפור הזה הוא שיפור למצב שהוא בלתי נסבל במאה ה-21. לא יכול להיות שזה יהיה

הטיפול שלנו במטופלים, וזה מחזק את מה שכולכם אמרתם

אני באמת אשמח מאוד להגיע לדיונים שנדבר על דברים קונקרטיים כדי שנוכל באמת לקדם. תודה רבה לכם. תודה. ד"ר עידית סרגוסטי מארגון בזכות,

תודה רבה. קודם כל אני מצטרפת לברכות גם על הקמת הוועדה וגם כמובן על הדיון

הרבה מדובר על בתי החולים. המצב שם מזעזע.

מה שקורה בקהילה הוא לא פחות מחפיר ומזעזע ממה שקורה בבתי החולים, ואני חושבת

הולכים על איזושהי תוכנית למבחני תמיכה לקופות החולים. יש לנו חשש מאוד גדול שזה לא מה שיפתור את הבעיה. זה בעצם אומר לקופות החולים, אם

אני בכנסת ה-21 הצטרפתי לחברת הכנסת יעל גרמן שהקימה את השדולה למניעת אובדנות ובריאות הנפש. משם נכבשתי לנושא הזה שזה נושא מאוד חשוב.

אבל זה תוצאה שמחברת את כל הנושא הזה של בריאות הנפש, ואני תמיד מסתכלת על המניעה. אני באה בכלל

אני זה לא חוכמה, אני באופוזיציה.

מגפת הקורונה בפירוש חשפה לפנינו מראה

אני ניסיתי להעביר שני חוקים. חוק

שצריך לעשות זה בסך הכול להחזיר את הילדים האלה הביתה. היום כל הילדים האלה יכולים להיות מטופלים רק בחוץ. המצוקה איומה ונוראה.

כי זה לא נבחרי הציבור אלא הפקידים, אומרים,

הולכת ממשלה, לא משנה, ניתן להם להכין תוכניות. או שהפריץ ימות או שהשיירה

ככל שאנחנו לא נקציב לזה יותר תקציבים, המצב רק ילך ויחמיר. יש לי גם איזה סוג של פתרון. אני עוד לא התחלתי לדבר על הנושא של משפחה, איפה המשפחה בכל הסיפור הזה. המשפחה היא משאב לא רק להחלמה של המתמודד עצמו, אלא באמת אי הטיפול במשפחה ולהסתכל על זה בצורה הוליסטית גורם

רבים ורבות, טובים וטובות. אני בוועדה כבר מהבוקר, ככה שומעת את הדיונים, והדיון הקודם על בתי החולים הציבוריים, מה שעלה שם לדעתי גם נכון עכשיו. שוב, זה שאלה של תעדוף ושל תקציבים. אני רוצה להגיד שבתור

כי כבר כמה שנים אנחנו מלווים את הנושא ואנחנו באמת מתקשים לקבל תשובות. זה פשוט כואב הלב לראות מה קורה,

לסוגיה שהיא באמת מאוד קשה ובעיה לאומית והכול נכון, אבל מתמודדי הנפש לא נעלמו וגם

אני כרגע שמעתי את מנכ"ל ער"ן שדיבר על זה שאין להם מספיק פרסום. אני יכולה להגיד שאני לא ראיתי פרסום של ער"ן ברוסית בכלל, לצורך העניין, וזה משהו שבאמת גם כן צריך לתת לו את הדעת.

תודה רבה. אני אגיד לכם את האמת, יש לנו עוד רשימה ארוכה של דוברים, ובגלל שהונח תקציב המדינה על שולחן הכנסת והמליאה פתוחה כרגע וקיבלנו החרגה ארוכה מן הרגיל, אנחנו כבר מעל שעתיים יושבים בדיון הזה,

אומר שאנחנו עשינו היום דיון שהוא פתיח לתחום ענק שהוועדה הולכת להיכנס אליו. אני רוצה לשאול רק אם למשרד האוצר יש איזושהי התייחסות לדבר? בסדר גמור. אני כן רוצה להגיד תודה רבה לשר האוצר ולשר הבריאות שעובדים איתנו מאוד צמוד. לא סתם הונח התקציב. אני מסתכלת על כל הזום והאנשים הנפלאים, ויש לנו את אורית סוציליאנו ויש לנו את פרופסור יובל בלוך ופרופסור יובל מלמד ועוד הרבה טובים וגדולים, וד"ר אופירה הוניג, כולם נמצאים פה בזום, וחנה שטרום כהן, יו"ר הפורום והעמותה לפורום הפסיכולוגים והעובדים הסוציאליים, ועוד הרבה טובים. אנחנו ממש מתנצלים שאנחנו לא יכולים לאפשר כרגע לדבר, כי אין לנו אישור לעשות זאת על חשבון המליאה, אבל אני כבר אומרת שזה היה דיון שבו אנחנו פתחנו ורק התחלנו את הדיונים על כל מערך בריאות הנפש והפסיכיאטריה בישראל. לשם כך, ואני אומרת את זה באופן אישי כי אני באה מהתחום הזה גם, ולא רק מהתחום הזה אלא עבדתי במערכות הבריאות, זו אחת הסיבות שהקמנו ופיצלנו בשבילה את ועדת הבריאות מוועדת העבודה והרווחה, ואני אומרת את זה מעל כל במה. זה משהו שבאמת חלמנו עליו ובסוף גם הצלחנו לעשות אותו ואני מאוד גאה בזה. המטרה שלי שזה יהיה חלק מהשיח הרגיל על הבריאות בישראל, שלא נשים את זה עוד פעם בקרן זווית ובמקום אחר להתייחס אליו באופן מיוחד.

זה מיוחד ככל המחלות האחרות וככל הנושאים האחרים שצריך להתייחס אליהם ולתת להם את הבמה ואת הכבוד ואת המחלקות הייעודיות בתוך בתי החולים, ועוד שורה ארוכה של התייחסויות. לזה אנחנו נחתור ואת זה אנחנו נעשה. אני כן יכולה לומר שגם בנושא טיפולי היום, גם בנושא התורים בקהילה, התקציב בא ויש לו בשורה. דיברנו על צוותי משבר, אז יש פיילוט גדול שאני כבר אפרט עליו בישיבה הבאה, כי הישיבה הבאה תעסוק גם בנושאים של צוותי משבר, בתים מאזנים, סל שיקום בקהילה, דברים שהם מאוד חשובים שהם ראשוניים לפני שאנחנו מגיעים אל תוככי בתי החולים. גם התחום של תנאי מחיה, סיוע משפטי, הבינוי והתוכנית ארוכת הטווח הרב שנתית. אני כן אומר שאנחנו שמענו כאן את כל הקשיים ואת ההתמודדויות בתחום מערכת בריאות הנפש. זה דיון ראשון, אני אומרת שוב, מתוך סדרה ארוכה. אנחנו נלקט ונייצר פורום גדול לוועדה הזאת, פורום של מערך בריאות הנפש בישראל שממש יתעסק בנושא הזה וכולם יוכלו להירשם. ייצא לינק מסודר לכולם וממש נוכל לעמול על זה בצורה יסודית יותר, כולל סיורים מטעם ועדת הבריאות. אנחנו נזמן דיון על תחילת העבודה ועל התקציב העתידי של משרד הבריאות, ביחד עם שר הבריאות שנזמין אותו מייד לאחר אישור התקציב. הוא יניח כאן את התוכניות. אני אשמח שהוא יגיע לכאן באופן אישי. האמת היא שיש לנו שיתוף פעולה מאוד טוב איתו גם על כל הנושאים שדיברתי, גם על מסגרות בקהילה, גם על מבחני תמיכה לקופות חולים ששם נרצה להתחיל את הנושא של צוותי משבר, וזה בשורה מאוד גדולה. רק אתמול קטי ואני טיילנו בכל הבתים המאזנים. אני רוצה להודות לכם. אתם לגמרי משפחה, משפחת בריאות הנפש. נפש בריאה בגוף בריא זה לא סתם, כי הנפש היא בפנים, היא מה שמנחה את האדם, ולפעמים גם כשאנחנו מסתכלים על הבן אדם והוא נראה לנו בסדר לגמרי מבחוץ, הנפש יכולה להיות כאובה מאוד מבפנים, ולכן אנחנו כאן נרד לתוככי נפשו של האדם ומקווה שנייצר בשורה. אני רוצה להודות גם לענת כהן מנהלת הוועדה, גם ליועצת המשפטית היקרה שלנו,

שנמצאת כאן, והן נמצאות כאן החל מהבוקר,

גם לכל צוות הוועדה היקר שבאמת הבאנו אותו מהפגרה, והם לא עובדים רק היום על הוועדה. אני מודה לכם שותפים יקרים, מנהלי בתי חולים, אנשי טיפול, כוחות העזר, אפילו האנשים שמנקים את אותן מחלקות פסיכיאטריות, שהם האוזן הקשבת הרבה פעמים והחיוך עבור אותם מטופלים, וצריך להגיד את זה, ואנחנו צריכים להביא אותם גם לבמה הזאת ולהוקיר להם תודה, כי זה לא פחות. כל המטפלים השיקומיים, כל השיקום בקהילה, כל מי שהיה איתנו בזום, מתמודדים,

משפחות, אנחנו כאן בשבילכם ולמענכם. מהבמה הכי גבוהה במדינת ישראל אני מאחלת לכולנו שנזכה רק לעשות נפשות ובאהבה גדולה ובטוב. תודה רבה לכם, תודה לחברי הכנסת. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:42.